אנחנו רוצים לומר לך ולכל הוועדה הזאת, תודה רבה.

יש חשיבות מאוד גדולה לאינטנסיביות של הדיון ולניסיון לקדם את זה כדי שכמה שיותר ייהנו

היו תקופות אשפוז כאלו ואחרות שקשורות לסרטן. אחת מתקופות האשפוז נמשכה חודשיים תמימים. אני לא אשכח בחיים את יום הכיפור שהתפללתי לידו בבית החולים. יש את כל הטיפולים השגרתיים שנמשכים בין שבוע ל-10 ימים, תלוי בסוג הסרטן, כשבין לבין יש את

למחלות קשות,

ושוב, אני מודה גם לך יושב-ראש הוועדה על זה שקידמת את הנושא כל כך מהר ומקווה שהתיקון של החוק הזה יעלה

להביא

או שהוא בעיצומה של המחלה ומטופל. אנחנו מדברים על המעקב ועל הבדיקות שאמורים להיות חלק מהזכויות שלו בעקבות אותה מחלה שהוא החלים ממנה. אם הוא הולך למכון דימות ומביא את

וגם

האישור צריך להיות אישור מגורם שבאמת מוסמך לבוא ולהגיד שלאדם יש את המחלה הזאת. אתה שם לב שעצם החוק הזה מקנה את הזכות רק למי שחלה? במחלה הקשה. אם הוא לא חלה במחלה שמצריכה דיאליזה או במחלת סרטן כפי

הסתייגויות של סיעות הליכוד,

1. המילים "על אף האמור בסעיף קטן (א)" יימחקו. מי בעד ההסתייגות, מי

8. לפני סעיף 1 יבוא: מטרת חוק נוספת: מטרת חוק זה הינה לייצר מצג שווא של דאגה לעובדים ולהסיט את תשומת הלב מהפעולות הקשות של הממשלה נגדם. 9. לפני סעיף 1